בוקר טוב לכל האורחים, בראשם חברי הכנסת שהגיעו מרחוק ומקרוב לדיון החשוב שאנחנו פותחים בו היום. אנחנו רוצים להגיע בעזרת ה' בתוך הזמן הקצר האפשרי למצב שבו לא יהיה אחד מנכי צה"ל מכל הסוגים, מכל הנכויות, מכל הכאבים, שלא תהיה לו חליפה תפורה, שהוא ירגיש שמשרד הביטחון והצבא והממשלה והמדינה

ומבחינתי אין שום דבר מוחלט, אין שום דבר שהוא אפוי עד הסוף, אפשר עוד להשפיע, אפשר לשנות, אני אשמח לשמוע אתכם. זאת ההנחיה של שר הביטחון, זאת הרוח,

תוך מיקוד בעשייה לנפגעי הנפש, ובלי להזניח את כל שאר הנכים. אנחנו מדברים פה על קבוצה גדולה עם שונות מאוד משמעותית, ואנחנו בסופו של דבר צריכים לראות שאנחנו מתייחסים לכל אחד ואחת ותופרים לכל אחד את החליפה הייעודית

אני חושב שחלק מזה זו בהחלט המודעות לנושא המאוד חשוב והמרכזי הזה. ואני גם רוצה להדגיש ש-7% מהם

ולכן אני אומר, אנשים שבעבר חששו להגיש בקשות, או כי פחדו מהתהליך עצמו שהוא תהליך שהיה מורכב או שלא הבינו בדיוק באיזו סיטואציה הם נמצאים והמודעות בהחלט עלתה, אני מאמין היום שהם

לגבי העשייה במבט על, אז אתם יכולים לראות שקף שגם לי היה קשה לקרוא אותו בהתחלה,

זו רפורמת נפש אחת על דברים שכבר קרו. יש פה למעלה מ-90 מהלכים.

לקחת עורך דין ולהתמודד עם כל התהליך המורכב הזה. כמובן יש פה גם שכר טרחה, כולכם מבינים כמה עורך דין גם יכול לקחת כסף. אנשים שנמצאים גם במצוקה וחלקם אולי ויתרו על היכולת להגיע אלינו

- - אבל אנחנו נמשך לשפר כל מה שאפשר כדי שבאמת אתם תקבלו את היחס ההולם ואני אומר עוד פעם, אחת המטרות זה באמת לשמוע אתכם ולהמשיך לשפר זה היעד שלנו. אנחנו הקמנו כדי לטפל ולמקד את הטיפול בנפגעי פוסט טראומה, את מוקד הסיוע הנפשי

בסך הכל ההבנה שלנו שהיציאה לטבע, היציאה מהחדר הסגור, היציאה מהבית זה דבר שהוא חשוב, וזה מיטיב עם המתמודדים ואנחנו רוצים בסופו של דבר להוציא אותם לכמה שיותר פעילויות.

זאת אומרת אתה נפגעת פוסט טראומה, יש מחלות נלוות שהוועדה תקבע אותם, ובאופן אוטומטי הוועדות האלו יוכרו לך וזה באמת דבר שנגרם כתוצאה משיתוף פעולה עם הוועדה הזו, וכפי שאמרתי יש לכם בוועדה הזאת יכולת

אני דיברתי על החיבור עם צה"ל,

אנחנו בתוך תהליך מאוד משמעותי של חיבור היחידות, החיבור של צה"ל לנכי צה"ל. לגבי הקשר בינינו לבין

ואנחנו מכווינים, כפי שאמרתי,

לגבי התקציב של הרפורמה, אני לקראת סיום. בסיס התקציב של הרפורמה הוא 900 מיליון שקלים בשנה. זה תקציב צבוע שמיועד אך ורק לנכי צה"ל.

הגדלה של רכב שהפוסט טראומטיים גם ככה מקבלים,

הרכב הייצוגי הוא יותר יקר היום ממה שהגדלתם. ובן האדם האחר, הנכה הקשה, יקבל בין 600,000-900,000

מתכוון לדחוף את זה בכל הכוח ולהשלים את תהליכי החקיקה, וביחד איתכם ולהקשיב לכם כי אנחנו פה בשבילכם.

זה לא מעניין. אותך זה לא מעניין אולי, זה מעניין אחרים, וגם אותך

יש פה המון אנשים שרוצים לדבר,

וזה לא יהיה הוגן אם מישהו אחר ידבר ומישהו אחר לא. בואו ניתן לכולם לפחות. אני מבין,

אבל תחשבו אחד על השני כולם רוצים לדבר. שניה אייל אני צריכה ללכת לאסוף את הילדים,

אחד מהם הלום קרב קשה, אני מבקש ממך ואני שואל אותך לאור מה שקורה ולאור כל האנשים שרוצים לדבר ולא יכלו לדבר ולהביע את דעתם, האם אתה מוכן, ברשותך, להיפגש עם

הוא כרגע מוכר כ-50% אז אין מענה לצרכים שלו. אני רוצה להביא לידיעתך, אתה דיברת כרגע פה על 60,000 נכים כאשר חלק מהם הם פוסט טראומטיים, אני רוצה

לוחמים אורי יצחק אילוז זכרונו לברכה ואוהד דהן זכרונו לברכה. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.

כמי שהייתה אחות בבית חולים, כמי שהייתה עורכת דין שליוותה חלק לוועדות מהסוג הזה,

ששומעים שמדירים אותם, שהם לא שם, הם לא חלק, ובסוף את מי אנחנו צריכים? אנחנו צריכים לשמוע אותם, כי הצרות וההרגשות שלהם ומה שהם חשים זה שלהם. לכן אדוני,

כל המריבות כאן ביניכם לא שופטת על זה, זה צער בנשמה ובבשר, אני רק רוצה לתת למנכ"ל המשרד דוגמה קטנה. ברק אבוטבול,

שבוע לפני השחרור שלו תראו את הדבר המדהים הזה, במלוא העוצמה שלו, שבוע לפני השחרור שלו נפצע,

אני בטוחה שיש להם גם אבחון של הלומי קרב,

זאת אומרת המקום הזה שבו הפכו אתכם לשני מחנות, בעיני הוא מזעזע, מזעזע. אתם צריכים להיות ביחד, זה הכוח שלכם. אתם צריכים לדאוג אחד

חבר הכנסת חילי טרופר. צוהריים טובים,

אני יודע כמה אתה מחויב לעניין, והיו לנו כמה שיחות, ואני מצטרף לבקשה של אפרת, זה הדיון בעיניי, הכי חשוב והכי דחוף במושב הזה ואפשר לפנות לו יום ולילה,

אני לא צד ואני מציע לכולם, עזבו אל תיכנסו, זה שיש אנשים אחרים, ואמר את זה יושב הראש, יש אנשים שדיור ורכב סופר קריטי להם, עזבו אותם.

רק אני מציע כל אחד יתעסק אחד, בכאב שלו, ושתיים איך הוא מיטיב עם עצמו? ואני אומר, זו תקלה שאין פרק

בסעיף 9 למשל - - - זה באמת מביך שאנחנו מדברים על פרקים של רכב.

גברת, אני מבטיח לך שמיד אחרי חברי הכנסת את הראשונה לדבר בסדר? רק אני רוצה להגיד שאני מקבל את זה שיש פה תקלה שהקצב של הדברים שהכי כואבים לפוסט טראומה לא מתקדמים בקצב הנכון, אני חושב שבזה כולנו שותפים. בסדר

עכשיו אני רוצה לסיים עם משהו אחד,

אני הרבה שנים בסיפור הזה לא כמוכם מתמודד עם זה באופן ישיר, אבל מהצוות שלי אני מלווה את החבר'ה אז אני מכיר. אני רוצה להגיד לכם שיש עוד הרבה מאוד בעיות,

גם לכם אני רוצה להגיד,

ובבומבה הזאת אני קיבלתי מה זה צבא? מה זה משרד הביטחון? ה"תמיכה" שלהם, ואני במירכאות אומרת תמיכה, זה לפנות לאנשים שרק מעסיק אותם בירוקרטיה

אני בטוחה שלכולם יש מה לדבר, אבל אני מחכה עם זה כבר שלוש שנים. דברי. אני מבקשת שתיקחו לתשומת ליבכם ותיישמו את זה

הדרישה הראשונה והיחידה שלנו הייתה לא לעבור דרך הקובייה של הפסיכיאטריה בתל השומר שסוגרים אותך בחדר לארבע שעות כדי להיכנס לבית החם. אז מה התנאי הראשון כדי להיכנס לבית החם? להינעל ארבע שעות בקובייה, ייקחו לך את התרופות ומעכשיו ועד שתצא מהבית החם אין לך שליטה על

ההתעללות לא נגמרת,

מה שהיה בשנה הראשונה המוצי פוצי שמוצי ליטופים נגמר.

אנחנו מפעילים מערך חירום שלנו, החבר'ה שאתם רואים פה קופצים כל לילה להציל אנשים

תודה רבה.

השלישי והאחרון זה שאתם אגף השיקום, אני באמת מבקש ממכם, אתם מכירים אותי טוב,

ואני רץ פה בחדרים של חברי הכנסת ומספר להם את החרפה הזאת שקרתה, שאתם הפקרתם את הלוחמים

אתם לא ככה, זה לא פה היום. חשוב להגיד את הדברים כמו שהם וכרגע אתם לא מקרבים אותנו לגאולה, אתם מקרבים אותנו לקץ. תודה רבה. תעסוקה ולימודים גם לנצרכים, לא רק

אין כאן כאלה שצריכים תזכורת, כאן כולם מסכימים שהחוסן הלאומי, שחוסננו החברתי, תלויים ביכולתנו לדאוג לשלומם ולשלמותם של לוחמינו. לשאת על כתפינו את הפצועים ולהבטיח להם כל מאמץ לשיקום מיטיב

ובכל זאת למרות הקונצנזוס הרחב בטיפול בהלומי הקרב ומשפחותיהם, מעגל הנפגעים הראשון, החוק לא מבשיל פעם אחר

אני בא להציע כאן הצעה פרגמטית,

ושבכוחה לסלול את כברת הדרך הבאה לקידום החקיקה. אני לא אכנס כאן להצגה עצמית,

שירתי תך כדי התמודדות לבד ורק כשהנטל גבר מידי הופניתי לתחילת תהליך

אשמח לשמוע את הנציגים השונים, המקצועיים, עונים לשאלה מהו שיקום? האם הוועדה התלכדה לכדי מטרת שיקום מוגדרת?

כאן כזאת?

בואו נדבר עליהם,

למה אתה אומר שאין פה נכים פיזיים?

החבר'ה האלה לא מבינים שאני הלום קרב כמוהם. אם ארגון נכי צה"ל היה עושה את העבודה שלו לא היינו פה היום.

אין ביניכם הבדל,

במלחמות,

כשנסכים לקבל אחד את השני וכל אחד את דעותיו אני חושב שאנחנו נתקדם בצעדי ענק יותר. אני רוצה לעבור למה שעבר חבר הכנסת חיליק שאמר שאי אפשר להתעלם מזה שכן נוצר פה איזשהו שינוי שלא היה המון המון זמן וכן לפחות התחיל

וכמו שאפשר אמרה, צריך לתת לכל אחד את החליפה שלו. ואני, בוא נגיד ככה,

וחשוב להבין את זה. הנפש שלנו.

רק מי שהתפרץ? כולם יכולים לדבר, גם עידן קליינמן.

למשפחות שאיבדו אתמול את היקר מכל ומאחלים החלמה

אל תספרו לי מה זה להיות כש-3/4 מהגוף שלך - - - אמרתי שנפש זה גם איבר,

למה אין ייצוג להלומי קרב בארגון נכי צה"ל,

רק תדייק במה שאמרת.

זה שגם הפצועים הפיזיים סובלים מפוסט

הכל בסדר. לא, אני רוצה שתדבר.

תדבר, אבל שניה רגע עידן. חברת הכנסת גוטליב אל תעזרי לי, באמת אני מבקש.

אני רוצה לדבר לחברי הוועדה. רפורמת נפש אחת אושרה על ידי ממשלת ישראל פה אחד ב-9 במאי 2021 והיא מהווה

פרופסור ארנון אפק סגן מנהל בית החולים תל השומר,

היחידה לתגובות קרב, נציגי צה"ל. אמי פלמור לשעבר מנכ"ל משרד

אדוני, אני מבקש כמו שהמנכ"ל אמר פה, לסגור את זה כבר במושב הזה ולהביא מזור לאנשים. משפט אחרון לסיכום למנכ"ל משרד הביטחון, שיהיה כבוד עכשיו. מי שרוצה יכול לצאת כבר עכשיו כי אני

גם אתה ביקשת דקה. אבל לא יותר מדקה. משפט אחד מחובש שמתמודד מגיל 18 עם התאבדויות, מוצא את עצמי בגיל 45 גם מתמודד עם מתאבדים. מקבל שיחות, עוזר לאנשים כשאני בקושי עצמי עוזר לי ולמשפחה שלי.

סיפרתי על המחדל שהוכרתי, אמרו לי שבאתי דפוק מהבית ואבא שלי בכלל סגן אלוף. ארבע שנים היינו בשליחות, בנינו את סער חמש בארצות הברית, וחזרתי לצבא וואלה הייתי בבופור, סיכת לוחם, לבנון השנייה, סיכלתי חטיפה אפילו, אבל זה לא העניין אפילו. העניין הוא שאתם וכל המצגות פה ואחוזים והמספרים זה מדבר על אנשים שאתם מכירים. יש את האנשים שאתם לא מכירים שעד היום מתבחבשים, מאז איציק סעידיאן, אם האם להגיש תביעה או לא? האם הם צריכים עורך דין? האם הם צריכים עכשיו עדים. גם כשיש להם עורך דין הם נעצרים בעדים. יש לי שני אנשים שאמרו אחרי המתאבד ה-27 שהיה חבר שלי מלפני הצבא, דותן בן טור, כולם מוכרים על נפשית, טאטאתם את כל ה-27 מתאבדים האחרונים על בעיות נפשיות, כמו שעושים לשוטרים היום, מפנים אותם לרווחה על מאניה דפרסיה, שוקים חשמלים ואשפוזים בכפייה, המשפחה לא מקבלת, עזוב את האבחון השגוי. תודה רבה לכם. המשפחה לא מקבלת את המעטפת הנכונה. אתם רוצים לדבר אבל לא נותנים לאחרים לדבר.

מדבר כן, למרות שהתפרצת ודיברת אתה מדבר עוד פעם,

אני מתנצל על ההתפרצות. לא, זה בסדר גמור, זה טבעי, מקבלים את זה.

יש לי שלוש נקודות עיקריות להעלות.

הייצוג שלנו, למרות הטענות של נציגי הארגון המכובד, ארגון נכי צה"ל אנחנו לא מיוצגים, אין ייצוג. יש אפשרות להקים ועדה עצמאית, נתמכת, על ידי משרד הביטחון, החומרים כבר אצל נועה. ללמוד מבעלות הברית שלנו, להקים ועדה שתיתן לנו את הקול לנו, לבני המשפחות שלנו, בצורה עצמאית, בהשתתפות גם של נציגים של משרד הביטחון, ארגון נכי צה"ל, כל מעל ה-70 עמותות שמכסות על כל הפערים שקיימים היום. דבר שני, חייבים, בשביל לפתור בעיה, ואני בספק אם מישהו פה יחלוק עליי, להגדיר אותה נכון. גם פה בדיון שמענו לפחות שבע הגדרות שונות ל- - -. פוסט טראומה מלחימה, יש כזה דבר עם מאפיינים ייחודיים. ודבר שלישי, רשות לאומית או מינהלת כמו שיודעים לעשות - - מחלקה מיוחדת. - - איומים בעוטף ותת קרקע בתלוי מסלול, בוא נדאג למי שמפעיל את מערכות המשק האלה.

אתה בבקשה אני עומר אמסלם הלום קרב מצוק איתן, שמעתי את האחים שלי פה לנשק, על רכב, ואותם על רכב, ואותכם על רכב. אני רק רוצה לספר לכם משהו אישי. אני מוכר 50% - - -,

הייתי אמור להיות לי 80% מגיע לי רכב, ו-20% הלוואה. אבל מה קורה במצב שהלומי קרב לא יכולים לעבוד והיו להם חובות, והם נמצאים בחובות? אז פניתי לארגון נכי צה"ל החמודים והמתוקים שיושבים פה מצד שמאל, והם אמרו לי שהם יעשו את הכל הכל. הלכתי אליהם פיזית לבית הלוחם בחיפה.

ישבתי שם, התעלמו ממני לגמרי, אמרו מחר, מוחרתיים, התעלמו, ואני שואל שאלה פשוטה. יש פה איזה הלום קרב שלא נכנס לחובות בגלל המצב שלו? אני מכסה לבן שלי. אז למה אני עכשיו, אשתי בהיריון בחודש שביעי, השכר שאני מקבל זה על חובות שהיו לי, חובות איפה שאתה לא רוצה חובות. אני נקלעתי למצב של פת לחם, ואף אחד לא יודע את זה. ואשתי בהיריון, אני רוצה לקחת הלוואה מארגון נכי צה"ל,

הפטר. אני נמצא עכשיו בהפטר, אני צריך לשלם להוצאה לפועל 45,000 ואז נמחקים לי כאילו,

ואין לי כלום. השארתם אותי, שלחתם אותי לקרב. קיבלתי הפטר 45,000 אני צריך לשלם. אם קיבלת הפטר אתה יכול לקבל הלוואה.

אני צריך להגיש להם ולהגיש להם ולהגיש להם כדי לקבל ממכם. אתה רוצה לדבר? כן, אני שם לב שהרבה אנשים אוהבים להציג את עצמם. מתן כהנוביץ'. לא חייבים להציג. יש דברים שאנחנו ממילא נמחק מהפרוטוקול.

אנחנו לא פונים ישירות לצד השני של המעגל פה בשולחן. אני יכול באמת, אני כמו דג ישבתי פה כל הוועדה הזאת.

חברים שלי התפרצו, יש לי פה חבר שאני מכיר שאסון המסוקים נפל לו לרגליים, הוא היה הראשון שתיפקד. הוא מגיע עד היום, 30 שנים, איפה ההגדרות לצורך? הבן אדם חוזר הלוך ושוב שומע סיפורים. אני צריך לעשות תהליכים. אני מ-2016 מכיר את הבן אדם, שום דבר,

נכון זו לא ראייה מערכתית, אותנו חיילים לימדו להתפרץ, אני מצטער אני יודע שביקשת שנפנה אליכם ישירות,

אני מתנצל התפרצנו עליך. אנחנו, יש לנו נכות מסוימת, לעידו, לסעידיאן,

להרבה מאוד אנשים, גורם לנו להגיב בצורה מאוד מאוד אגרסיבית לפעמים, להיכנס לעימותים בלי שאנחנו מנסים בכלל.

אני לא מדבר אישית על אף אחד, אני אפסיק לדבר על החבר שלי שאסון המסוקים, כולנו פה אני מתאר לעצמי, מכירים, נפל לו לרגליים. איך זה הגיוני שהלומים, ושלל רבב, אנשים, סובלים? אני בעצמי, בלי אמצעים, בלי שום דבר, צריך לנסוע למקומות, לגלות, האנשים שיושבים פה בוועדה, אנשים מסוימים שיושבים פה בוועדה, בן שושן, קורים להם נפילות בגדודים שלהם והם לא שמים לב. תודה רבה, הדברים שלך חשובים מאוד,

אני יודע שאני מתפרץ עוד פעם. תשלים את הדבר, תגיד מה רצית? מה אתה מציע?

אדון זמיר, באמת יש לי המון כבוד. מה אתה מציע? כרגע אחנו בוועדה לא אחר כך, עכשיו הוועדה קורית. נו מה אתה מציע? לדבר לפני שיסגרו, לפני שילכו. הנתונים שנתנו פה הם נתונים מאוד מאוד נקודתיים על דברים מסוימים. אז אני אעצור לדבר על החברים שלי, אני אעצור לדבר על עצמי. עכשיו יש ועדה, עכשיו אפשר לדבר על הנתונים האלה ולהגיע להסכמות, אתה יודע, זה מאוד פשוט. יש לך מערכת של הגדרות שהיא שגויה, פשוט שגויה ביסוד שלה.

זה לא משנה כמה צעדים יעשו בעתיד בשביל לתת להם מענה תנועתי,

לא משנה מה זה. ההגדרה עצמה. מסכים, תודה רבה. חייבת להיות הגדרה ברורה. הגברת, בבקשה. כמו שאייל אמר שאנחנו עושים היסטוריה, צריך לעשות היסטוריה בהבנה שהלום קרב הוא לא פוסט טראומטי רגיל, ובתוך תוכנו לפני שאנחנו הולכים לישון אנחנו יכולים להבין את זה. הגברת תספרי בבקשה. הבן שלי הלום קרב, ניסה להתאבד, הוא כבר הרבה זמן נמצא בבית מאזן. אני חושבת, יש במשרד הבריאות משהו שנקרא קהילה תומכת. קהילה תומכת שאחרי אשפוז מעבירים אותם לקהילה תומכת כדי לנסות להתקדם ולצאת לחיים חדשים. במשרד הביטחון אין כזה דבר. אתה יוצא מבית מאזן, אני ראיתי הרבה שחזרו משם אז אני כבר לא יודעת איך הבן שלי יחזור משם, כלומר מה הוא יעשה אחר כך? הבן שלי בן 30 לא עבד יום אחד, יום אחד לא עבד. לא יצא מהבית, לא חברה. אני שומעת פה אנשים נשואים אני אומרת וואי, הלוואי, לפחות חוזרת מכאן עם תקווה שאולי הבן שלי, בעזרת ה' כן יתחתן. אז אני רוצה להגיד לכם שלנו לא חשוב רכבים ולא חשוב הבתים, לנו חשוב שיתנו חיים לילדים, שהילדים יתחילו לחיות. לך לא חשוב יקירה, תדברי בשם עצמך. אני עוד שניה לא, בואי. לא רק חשוב זה, גם חשוב הדיור.

כן. ברשותכם אני רוצה לעסוק בכמה נקודות. אבל ממש בדקה. ממש בדקה. אני הלום קרב ממלחמת לבנון הראשונה. אני נפצעתי בסדיר שלי, הכל נכתב, הורידו לי את הפרופיל, הייתי הלום קרב עוד בשירות הסדיר שלי. ההתפרצות של הפוסט טראומה אחרי שעשיתי שירות ועשיתי שתי אינתיפאדות ושתי לבנון, אחרי 18 שנה התפרצה לי פוסט טראומה כשהייתי עצמאי, שף מפורסם וידוע, כל עולמי חרב ביום אחד. ההתעללות שעברתי מאגף השיקום בשביל להיות מוכר, הפסדתי את העסק שלי, אני לא שוקמתי. בשביל להעלות ל-50% אחרי שכבר היה כתוב שאני הלום קרב מהמלחמה עצמה, כן, כל 18 השנים של העשייה שלי נעלמו. לא קיבלתי רטרו לא קיבלתי שום דבר, זרקו אותי לרחוב. לא שיקום, לא כלום. אותי זרקו משני בתים בגלל שאבא שלי בן ה-80 סירב לחתום לי ערבות לשכירות. באגף השיקום אין את המילה פרוד. כולם חייבים להיות באותו בית. אני לא זכאי לדיור, אני לא זכאי להחזר דיור, אני לא זכאי לשום דבר. ואני אומר עוד פעם, אם כבר מסדרים את הרפורמה למען החבר'ה הצעירים, אני כבר גמרתי, אני באתי לחזור עכשיו מווינה, באמצע שדה התעופה חטפתי התקף חרדה, ירדתי מהמטוס הייתי צריך על חשבוני לקנות כרטיס חדש, ללכת למלון, ולמי אני אסביר את כל הדברים האלה? למי אני אסביר? היו מלחמות בכל שני וחמישי פה, אנחנו מתחת למיטה, אנחנו לא זזים מהבית. פעם ראשונה, ואני אומר את זה לטובת לימור, שהתקשרו ושאלו אבל אין לי ממ"ד בבית, אין לי כסף - - - לימור היא מנהלת אגף השיקום, היא משקמת את האגף. נכון. אבל אני עדיין אומר, חייבים לבדוק את כל זה, איך יוצרים סל להלומי קרב שגם מתפרץ להם אחרי 10 שנים ושהם בקריירה? כי אם אני הייתי תובע את החברה הפרטית שלי לביטוח, הייתי אומר להם תשמעו, ההשתכרות שלי נפגעה, ולא להתחיל משקל וחצי, ולך תשבור את הראש עם שלושה ילדים.

הגברת בבקשה דקה ואחר כך אתה. אני אמא להלום קרב קשה מאוד. אף אחד לא יודע מה המשפחה עוברת? איך אנחנו מתמודדים על הדבר הזה? הבן שלי גר מתחתיי. אנחנו מנסים להכין אותו כי אנחנו לא נחיה לעד, אני שואלת מי יטפל בו אחרי מותנו? אנחנו רוצים לדאוג לו היום לדיור, לא מעניין אותנו הרכב, כי הרי הוא לא יוצא מהבית, 13 שנים הבן שלי לא יוצא מהבית לא מעניין לא בתי הלוחם, הלוואי שהייתי יכולה להוציא. אני מקנאה כשאני שומעת שחברים שלו הם לא בקשר כבר כמעט היום, שהם נסעו, או שהם יצאו לאיזה מקום, כשאני רואה פה את כולם יושבים, אני מקנאה, הם באו לכאן, הבן שלי בחיים לא היה מעז להגיע לכאן. הוא לא הולך לבית הלוחם, הוא לא מוציא את האף שלו מהבית. אם הבן שלי לא עונה לי בטלפון כשאני מתקשרת, אני פוחדת שאולי הוא קפץ כבר מהמרפסת. אלו החיים שלנו. בעלי קיבל התקף לב רק מצער, לא בגלל שהוא שמן או גדול היום הוא כבר לא שמן, רק מצער. אני אומרת לכם, המשפחות מתפרקות, המשפחות לא יכולות לשאת את הדבר הנורא הזה, הם כל כך אומללים. כשאנחנו לא נהיה מי יטפל בהם? מי? עידן גם לא יוצא מהבית. הוא בא היום, תנו לו לדבר. תודה, אתה עכשיו, אתה לא חייב להגיד את השם. אתה כבר דיברת אצלנו בוועדה, אז בוא תדבר בוועדות הבאות. אני עוד יומיים סוגר 41 שנים מהיום שנפצעתי. אני חטפתי כדור בראש הייתי משותק שתי רגליים ויד שמאל. אני גאה בארגון שלי, ארגון נהדר, עידן מייצג יפה מאוד את כולנו. הוא חבר מועצה. כן, חבר מועצה, חבר ועד ארצי פגוע ראש, אני גאה מאוד במה שאני עושה למען החברים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני שמעתי פה את חברי איציק סעידיאן, הארגון הזה חייב לעבוד ביחד עם כולם. שמעתי את איציק, אני שמח, כי אם אנחנו לא נעבוד ביחד ולא נחזק אחד את השני אנחנו לא נגיע לשום דבר. וכואב לי לשמוע את החברים פה שמסתכלים על הרכב. כן, לי חשוב הרכב, זה הרגליים שלי. אתה רוצה לוותר על הרכב? תוותר על הרכב. אתה מוכן אתה מוזמן לוותר על הרכב. לא יקירי אתה לא הבנת נכון, אני רוצה להסביר לך, אנחנו לא מוותרים על הרכב, הרכב הוא באמת פקטור חשוב. אל תפריעו לי, אתם מפריעים לי בקו המחשבה. מי שלא רוצה, שיוותר על מה שהוא רוצה. הייתה פה הצעה יפה מאוד שעוזרת גם להלומי קרב, העלה את זה יפה מאוד. אני מבקש תהיו בשקט תתנו לי בבקשה לדבר. אתם לא תפריעו, זה לא יפה מה שאתם עושים. 100 מיליון שקל, חצי שנה באוטו, אתה צריך להתבייש,

אני לא מתבייש, תתביישו אתם. הביאו לכם דיור בה השגה, עוזרים לכם יפה מאוד, נתנו לכם פה עזרה יפה מאוד. אני מציע שתקבלו את העזרה הזאת. אני רוצה למנכ"ל משרד הביטחון אלוף במיל' אייל זמיר לסכם. אני מבקש שיהיה שקט. אייל בבקשה. דברי סיכום מנכל משרד הביטחון, תנו לו לדבר.

תקשיבו, כולנו אחים. כולנו אחים. אני אומר לכם שאני עוד לא הייתי חודשיים בצבא, נהרג לנגד עיניי חבר שלי עם רימון ביד שלו בתא טנק קשר שהוא צריך לזרוק אותו כי הוא נכנס להלם קרב רק מעצם זה ששמו לו

ואנחנו אחרי זה נאלצנו ללכת בפקודת המפקדים שלנו לאסוף את החלקים שלו. וכולנו היינו בבופור וכולנו היינו בדלעת, ונהרגו לידינו חברים, ונפצעו אנשים בגופם ובנפשם. לי זה ברור, אין פה אף אחד שהוא שקוף, אנחנו נפעל למענכם. אני חושב שהקריאות האלה אחד לשני אפסים או דברים כאלה הם לא במקום. אפשר לתקן אחד את השני, אנחנו כולנו ביחד בסיפור הזה, וצריך לפעול ביחד. זה רק יחזק אתכם ויחזק אותנו. אנחנו קשובים, אני למדתי מהדיון הזה הרבה. חיליק גם שמעתי מה שאמרת שזה מדשדש, אנחנו ניתן לזה תנופה. הדברים שלכם, אני אומר לכם, נגעו לליבי. אני שמעתי את בנות הזוג, רויטל שמעתי אותך. שקט אני מבקש שקט. אייל תמשיך. אנחנו גם מקבלים, באמת אני אומר לכם, באהבה ובהבנה גם את כל הכעס עלינו. אלו שעושים וימשיכו לעשות. אני רוצה להגיד פה תודה רבה ללימור, שהיא אדירה. היא כל חייה עכשיו מושקעים בזה. ויש עוד דברים שצריך לעשות אותם. אני גם לקחתי מפה הרבה דברים. אנחנו נפעל. אני שמעתי את איציק סעידיאן בקשב רב, אני אומר לכם מה אני מזקק מהדברים שלו, שיש פה גם חיבור וגם שונות, אנחנו צריכים להכיר בזה, ואנחנו לאור זה נפעל. אני, לפחות בחלקת הה' הקטנה שלנו, אנחנו נבחן השתנות באגף השיקום, כולל הקמת גוף ייעודי לפוסט טראומה שיתמחה בזה. כבוד המנכ"ל אני מבקשת שבתוך הגוף הזה יהיה נציג - - - תני לי לסיים רגע רויטל כי אני עכשיו מגיע אליך גם. גם ברור לי שיש פה משפחות, וכל המשפחה יכולה להיות בפוסט טראומה.

וכמו שאנחנו אומרים שאנחנו לא משאירים פצועים מאחור, אנחנו גם לא נשאיר משפחות מאחור, אנחנו נתעסק בזה. אני אמרתי לכם לגבי הנושא של הדיור שעלה פה, אנחנו נחכה לוועדת שרשבסקי, ואנחנו נטמיע את זה כבר עכשיו בחקיקה הקרוב, ואני בהחלט אסתכל על הנושא הזה של תורת השיקום, ואיך אנחנו מתארגנים על הדבר הזה? מידע שצריך להשלים פה וכנראה שצריך להשלים פה נושאים ופערים אנחנו נשלים. ולכם אני אומר, כמו שאנחנו עושים את תר"ש, תוכנית רב שנתית של חלל ולווייניות, ואנחנו מצטיינים בזה, אנחנו גם יודעים לעשות תוכנית רב שנתית של נפש אחת, וזה לא יסתיים רק בזה. ומצד שני אני כן אומר לכם, ואני רוצה להודות לעידן על העבודה שהוא עושה בשביל כולם. אנחנו עובדים ביחד, ואם אנחנו רוצים להתקדם נמשיך לעבוד ביחד. אמרתי גם חיבור וגם שונות. אני אומר לכם, אם נשים רגליים אחד לשני, אף אחד לא יקבל כלום. אנחנו נתקדם ביחד, ואנחנו נפעל לראות איך אנחנו יודעים לשים פה פוקוס הרבה יותר גדול על הלומי הקרב, פגועי הנפש והראש לכל הסוגים

אז תעזרו לנו כדי שאנחנו באמת נוכל לעזור לכם. תודה רבה לאייל, תודה רבה לכולם, ישיבה זו נעולה. אני רוצה רק להגיד שהוועדה צריכה להיות בהשתתפות של כל הגורמים, גם חלק מפוסט טראומה הלומי קרב.

ננעלה בשעה 14:14.